אתה במקרה הצבעת, עד שהרשימה תובא לפניי? בבקשה. אין לי עוד את הרשימה, אז אני מנחש. זה רק מקריות, אני מודה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חודש טוב ומבורך. שיהיה חודש עם בשורות טובות, חודש של שמחה, אדר א'. אבל לצערנו הרב, אנחנו חווים את חוסר המעש של הממשלה הזאת בהתנהלות שלה לגבי האומיקרון. אנחנו חווים את חוסר המעשה שמגובה במילים שנקראות ונשמעות יפה מאוד, "לחיות לצד הקורונה". ואני רוצה לומר שלא שפר גורלם של כל האנשים, האזרחים פה במדינה, ללכת על מילת הקסם הזאת של לחיות לצד הקורונה, ובימים האחרונים בלבד, לקחתי רק את השבוע האחרון: ביום ג' שעבר, אדוני היושב-ראש, נפטרו 38 אנשים מהקורונה, מנתוני משרד הבריאות, ביום ד' 40, ביום ה' 30, ביום ו' 34, בשבת, 38, ביום א' 29 אנשים, ביום ב' 18 אנשים. זה ממוצע של 35 אנשים שנפטרים מדי יום בתקופה האחרונה, בערך בתקופה של חודש. אי-אפשר לבוא ולהשלים עם זה, אי-אפשר להכיל את זה, ולא יכול להיות שההסתכלות תהיה רק כלכלית ורק אם סוגרים או לא סוגרים משהו כזה או אחר. ההסתכלות צריכה להיות, לחיות לצד הקורונה, זה אותם אנשים, כי אנחנו מכירים מהנאומים בני דקה. אתה ודאי מכיר את מנהגו של חברנו טופורובסקי בנושא תאונות הדרכים, שגם אם זאת תאונה אחת בשבוע או ביום או חלילה שני הרוגים, הוא מכריז עליהם, אומר אותם, כדי שנדע וניאבק. כאן מדי יום 30 35 אנשים, זה לא יכול להימשך ככה. חייב להיות איזשהו טיפול, ולא רק מילות הקסם "חיים לצד הקורונה".

תודה רבה. חבר הכנסת לוין, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, כבוד השר. מאז כינון הממשלה הכושלת הזאת ישראל היא מדינה בעלייה, ומכל הסיבות הלא-נכונות. הפכנו, לצערי הרב, למדינה שבה שיעור הנדבקים הוא הגבוה היותר בעולם ביחס לאוכלוסייה שיא עולמי מפוקפק מאוד שבא במקום השיא הקודם שהיה לנו, של המדינה עם שיעור המתחסנים הגבוה ביותר ועם ההתנהלות הטובה ביותר מול הקורונה, כפי שהיה בממשלה הקודמת. ועכשיו אנחנו רואים, הבוקר התעוררנו למציאות של עלייה דרמטית, מטורפת, עליית מחירים בשורה ארוכה של תחומים, החל ממוצרי מזון, שהתייקרו בין 3% ל-15%, ודרך מחירי החשמל, עלייה של מעל 5%. הרשימה היא, לצערי הרב, ארוכה מאוד, דלק, רכב ודברים אחרים. ומה עושה הממשלה? במקום לנסות להילחם בעליות המחירים היא נותנת להן זריקת מרץ נוספת על ידי העלאת מחירים של עשרות אחוזים על משקאות ממותקים, על כלים חד-פעמיים וכו'. אני חושב שהמדיניות הכלכלית כושלת, המדיניות הבריאותית מופקרת, וראוי ונכון להחליף את הממשלה הזאת וכמה שיותר מהר. תודה רבה. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, גם השבוע אציין את תאונות הדרכים הקטלניות שאירעו בשבוע החולף. אני מצטער, בשבוע שעבר הייתי חולה בקורונה ולכן לא זכיתי לעשות את זה במליאה. היו שישה הרוגים בשבוע שעבר. השבוע, ביום חמישי, 27 בינואר, נהרגו שני צעירים בני 20 בתאונה בכביש 85 סמוך לכרמיאל. בהמשך אותו יום נהרג הולך רגל בן 72 בכביש 25. ביום ראשון, 30 בינואר, נהרג שוב הולך רגל, בן 59, בדרך בן-צבי בתל אביב. אז אמרנו שבשבוע החולף, ארבעה הרוגים, בשבוע לפני כן, שישה הרוגים, ובחודש ינואר כולו, 22 הרוגים. יש סופה, יש חורף.

תודה רבה. חבר הכנסת מעוז, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסת תודעה מס' 44, והפעם, על יום המשפחה שמצוין היום בישראל. עשרות שנים צוין בישראל יום האם, כהוקרה לאימהות המופלאות שלנו, מביאות החיים לעולם ועמוד התווך של מוסד המשפחה. לפני למעלה מ-20 שנה הפך יום האם ליום המשפחה, בהנדסת תודעה כפולה: גם טשטוש תפקידה המופלא והעיקרי של האישה, האימהות, בלי להמעיט חלילה בערך תפקידים חשובים אחרים שנשים ממלאות, וגם כחלק מטשטוש מוסד המשפחה מתוך רצון להכניס להגדרה שלו מבנים מִגְוונים אחרים. אני ממליץ לאזרחי ישראל לשנן: אימא יש רק אחת, אבא יש רק אחד, משפחה יש רק אחת,

אימא וילדים, בדיוק כפי שהשם אלוקינו השם אחד ותורה יש רק אחת, וזאת התורה לא תהיה מוחלפת לעולם.

חבר הכנסת כסיף, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, היה לי הכבוד אבל בו זמנית גם הצער להשתתף היום במסיבת עיתונאים חשובה של אמנסטי אינטרנשיונל, שחשפה את פשעי האפרטהייד של מדינת ישראל. מצער מאוד שמדינת ישראל הפכה למדינה שמקיימת משטר אפרטהייד כנגד העם הפלסטיני. הדוח שהוציא אמנסטי, ארגון מוביל בעולם, ארגון זכויות אדם, הוא דוח מפורט, מקצועי, מעמיק וכואב, וגם מציע, כמובן, דורש, כארגון זכויות אדם, להפסיק את משטר האפרטהייד כנגד העם הפלסטיני, וכמובן שאני שותף לדרישה הזאת. מה שלא פחות מצער, אפילו כואב ונפשע, זה התגובה הנלוזה של ממשלת ישראל על הדוח המעמיק והמקצועי של אמנסטי. במקום להביא בחשבון ולקחת לתשומת הלב את הגילויים המחרידים על הפשעים הללו, מאשימים את הארגון האשמות שווא שקריות והשמצות שכביכול מדובר בשקרים, שלא לומר חלילה אנטישמיות. הגיע הזמן שממשלות ישראל יבינו, לא רק הממשלה הנוכחית אלא גם הממשלות הבאות, בלי קשר מי ירכיב אותן, שביקורת על מדינת ישראל היא ביקורת לגיטימית כמו על כל מדינה. היא לא מעל אף מדינה, כפי שהיא לא צריכה להיות מתחת לאף מדינה. לזכות ארגון אמנסטי אינטרנשיונל אני אומר שהביקורת שלו תמיד הייתה מקצועית, כלפי כל מדינה שראוי היה לבקר אותה. אני מאוד מאוד מקווה ומצפה שממשלת ישראל תיקח לתשומת ליבה את הכתוב באותו דוח במקום להשמיץ את מי שכתב אותו.

תודה רבה. אם יורשה לי, ביקורת זה בסדר, לגיטימית, אבל תפיסת העולם שלי היא שמדינת ישראל היא לא מדינת אפרטהייד.

אני רק הבעתי את דעתי, חבר הכנסת כסיף. מותר לי. גם כיושב-ראש אני חבר הכנסת. לא מנעתי ממך. נמשיך בסדר-היום, ציון 80 שנה להירצחו של אברהם (יאיר)

חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, משפחת שטרן היקרה, הכנסת מציינת היום 80 שנה לרציחתו של אברהם יאיר שטרן, מפקדה האגדי של מחתרת הלח"י. בן 34 בסך הכול היה אברהם יאיר שטרן כשנתפס בדירת המסתור של טובה סבוראי ונורה למוות על ידי הבולשת הבריטית כשידיו כבולות. מנהיג צעיר, צעיר מאוד, שהספיק כל כך הרבה בחייו הקצרים: משורר ושחקן דרמטי שרצה לשחק בהבימה ונקלע להנהגה של תנועה לאומית, אינטלקטואל שידע 11 שפות וסירב לדבר ביידיש, שפת הגלות, יהודי שנולד בבית חילוני שקידש השכלה והתקרב בשנותיו האחרונות לדת ולאמונה בעזרתו של דוד רזיאל, חברו הקרוב שהגיע מבית דתי, מנהיג שנולד וגדל בגלות, עלה לארץ ישראל בגיל 25 ועזב את לימודי הדוקטורט שלו כדי לגייס נשק בפולין ולהקריב את כל-כולו למען תקומת ישראל, איש רוח שהספיק לחבור ל"הגנה", להקים את האצ"ל ולהתפלג ולהקים את הלח"י, בן דור של אנשים צעירים שהקריבו הכול, את מרצם, נפשם, גופם ולעיתים את חייהם עבור תקומת ישראל, חיילים אלמונים שהרימו את דגלם בלילות שחורים של ייאוש מתוך רצונם להיות בני חורין ובניין מולדת להקים. חבריי חברי הכנסת, סיפוריהם הנועזים של יאיר וחברים אחרים באצ"ל ובלח"י לא הונצחו כראוי למקומם בהיסטוריה. הם הודרו מן הפנתיאון הלאומי במשך עשרות בשנים ומקומם בתוכניות הלימודים נעדר. כמי שגדל בבית להורים יוצא האצ"ל, ראיתי בעיניי בכאב את ההדרה והחרם שהיו מנת חלקם של יוצאי המחתרות האצ"ל והלח"י. אני שמח וגאה על כך שכנסת ישראל מציינת היום את הירצחו של שטרן, מעלה את זכרו ואת קורותיו ומתקנת עוול ארוך שנים. יהי זכרו של אברהם יאיר שטרן ברוך ונצור בתולדות ישראל לעד. חבר הכנסת צחי הנגבי, בבקשה. משפחת שטרן, יאיר הבן, בני המשפחה, אנשי אגודת אנשי לח"י בראשות רחל ברגר ויאיר,

שמובילים את ההנצחה ואת המורשת, רבותיי חברי הכנסת, נכבדי יושב-ראש הכנסת, כך כתב אברהם יאיר שטרן:

גם אני חייל ומשורר! / היום אכתוב בעט, מחר אכתוב בחרב, / היום אכתוב בדיו, מחר אכתוב בדם, / שמיים נתנו הספר והחרב. / גורל חרץ: חייל ומשורר. / אשר מחר לחירותו ילחם, וערב / קרב במחנה שיר משורר." באומה העברית יאיר לא היה המנהיג הראשון שצמח כאיש חיל וכאיש שירה. קדמו לו דוד המלך, נעים זמירות ישראל, ודבורה הנביאה, שהנהיגה את ישראל בתקופת השופטים וחיברה את שירת דבורה. אבל עבור אברהם יאיר שטרן, כמפקד צבאי שקורא תיגר על האימפריה הבריטית, השירים היו כלי מלחמה, תחמושת רבת עוצמה, אש התמיד הרוחנית שממנה לוהטת הנכונות למסור את הנפש עד הניצחון. שטרן ידע היטב שהוא לא יזכה לחוות את רגע הניצחון, אבל באותה מידה של ודאות הוא חזה שקיצו המתקרב הוא גם זה שיקרב את מפלתו של הכובש. שמונה שנים לפני מותו כתב שטרן בשירו "הרי את מקודשת לי מולדת": "את, בדמיי לעד תחיי".

זו קריאתו של המפקד לחייליו שהיום היא מוכרת לנו במושג השגרתי, השגור כל כך, "אחריי". מפקד המחתרת מכין את לוחמיו, החיילים האלמונים, לרגע נפילתו הבלתי-נמנעת ומנחה אותם שלא לקבל בשורה מרה זו כרגע של שבר אלא כמקור לעידוד ולכוח. אתם תמשיכו אחריי, אתם תשיגו את החירות אחריי. ובלשון שירו "חיילים אלמונים": "ואם אנחנו ניפול ברחובות, בבתים, / ויקברונו בלילה בלאט, / במקומנו יבואו אלפי אחרים / להגן ולשמור עדי עד." אצל יאיר זו לא הייתה משאלת מוות. הוא לא היה הרפתקן שמקבל את הסכנה בשוויון נפש, מוכן להתאבד.

הזכיר היושב-ראש, הוא אהב את החיים מאוד, את עולם התרבות, את היצירה, את הציור, את המשחק, את הכתיבה, את הלימודים האקדמיים, שהוא סיים אותם בהצטיינות, את רעייתו רוני. אבל את כל אלה הוא חייב היה לדחוק לנוכח הייעוד הגדול שהוא הקדיש לו את חייו, שבעבורו הוא היה מוכן למסור את חייו, שאותו הוא ניסח במסמך "עיקרי התחייה". זה הייעוד: גאולת הארץ באמצעות כיבושה בחרב מידי זרים לאחוזת עולם. בדברי ימי העם היהודי קשה לציין עוד אדם שבחיים כל כך קצרים השפיע על ההיסטוריה של עמו כפי שעשה זאת אברהם יאיר שטרן. ידענו לוחמים ומפקדים נועזים, ידענו משוררים מופלאים, ידענו הוגים פורצי דרך, אבל אני לא מכיר עוד דוגמה לשילוב של כל אלה באדם אחד, שב-34 שנים בלבד ייסד מחתרת לוחמת, כתב לה עשרות שירים והמנון שמהדהד עד ימינו אלה, ועיצב חזון רחב אופקים שלא איבד מתוקפו 80 שנה לאחר שנרצח. את הרוצח בדם קר, קצין בבולשת הבריטית, איש לא יזכור, גם בארצו, בבריטניה, איש אינו מכיר את שמו. אבל דמותו של אברהם יאיר שטרן חיה לנצח. פועלו מהווה ויהווה מופת לנוער הישראלי, ללוחמים וללוחמות בצה"ל וגם לנו, למנהיגים שזכו ויזכו לשרת בבית הזה כדי להבטיח את עתיד ארצנו, אחוזת העולם שלנו. יהי זכרו ברוך.

תודה רבה, חבר הכנסת הנגבי. חבר הכנסת בן גביר, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

שפחה שחה, כורעת ואובדת,

בעל וגואל. // ורחקו ממך מבלעייך / בחיי ובמותי / אני, ראשי אלין בחיק הרייך, / את, בדמיי לעד תחיי. // ולקראתך מלכה, ליבי חרד עת / תפארתך פי ימלל. / הרי את מקודשת לי, מולדת. / כדת משה וישראל!" אברהם שטרן, השם ייקום דמו, שמוכר בשמו המחתרתי יאיר על שם אלעזר בן יאיר, ממפקדי המרד הגדול ולוחם מצדה, יאיר, שראה מול העיניים שלו חזון נפלא של תחיית עם ישראל בארצו, בגאווה וללא מורא, פעל לכך ימים ולילות. כשהיה צריך להתפלג, התפלג. כשהיה צריך להתאחד,

ומעל הכול עמדה האהבה הכל-כך גדולה שלו למולדת ולעם היהודי. יאיר, שהקים את תנועת לח"י, היה מפקד, משורר, הוגה דעות, גיבש מסמך חזון של "עיקרי התחייה", המכיל 18 עיקרים וסעיפים ובהם הופיעו העם, הארץ, השלטון והקמת בית המקדש. יאיר ראה את כל שלבי הגאולה: עם ישראל שב לארצו, מקים שלטון יהודי חזק, מקים מדינה, מחנך את בניו לאהבת המולדת, דואג לחלשים ומסיים בשלמות בניין בית המקדש בירושלים. כבר אז היו כאלה שתהו, היו כאלה שאמרו: מה, אתה צריך להיות דתי. אמר יאיר וענה שהדת שמרה על חיי האומה, הדת היא הבסיס לציונות, וכל אדם מישראל ראוי שלפחות יכבד את הדת, אבל מעבר לזה, בית המקדש הוא סמל. מי ששולט בהר הבית שולט

היה מי שקרא לו הוזה, משיחיסט, חולם חלומות שווא, אבל יאיר לימד אותנו שכיסופים זה דבר מבורך. אומנם, אדוני היושב-ראש, יש מחסום, היה מחסום בשם "כיסופים" סמוך לרצועת עזה, אבל יאיר לימד אותנו שאין מחסום לכיסופים. הבריטים רדפו אותו ימים ולילות ובסוף הוא נרצח בצורה שפלה ופחדנית על ידי שני שוטרים בריטים בחדר ריק, אבל הרוח שלו, החזון שלו, קיימים

משפחת שטרן היקרה, כולנו נמשיך לאהוב את המולדת, לחנך את ילדינו לאהבת הארץ והעם, ואולי בעיקר המסר הגדול זה להמשיך לחלום, לקוות, לצפות, לפעול ולעשות, להמשיך עד הגאולה השלמה. יהי זכרו ברוך.

תודה רבה. חבר הכנסת אוחנה, בבקשה. תודה לך, אדוני היושב-ראש, על קיום היום החשוב הזה. חברי הממשלה, חברי הכנסת ובפרט חבר הכנסת צחי הנגבי, שפעל כדי שנציין כאן את היום החשוב הזה, ידידי יאיר שטרן ובני משפחת שטרן, השטרנים, The Sterns,

ששמענו את הכינוי הזה, המשפחה הלוחמת, הגב' רחל ברגר, מנהלת העמותה, ומכובדיי כולם. נתבקשתי על ידי ראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה ותנועת הליכוד חבר הכנסת בנימין נתניהו למלא את מקומו ביום החשוב הזה, שבו היה אמור הוא לשאת דברים. בעקבות פטירתו של חברו הקרוב, שהלווייתו מתקיימת כעת, הוא לא נמצא כאן, אבל הוא מוסר כמובן את התנצלותו. כמדי שנה נפגשנו גם בימים אלה בבית העלמין שבנחלת יצחק לציין בטקס הממלכתי את זכרו של יאיר. זה תמיד מרגש לראות איך גם שנים רבות לאחר הירצחו, יאיר ממשיך להסעיר ולהפעים את ליבותיהם של רבים הרואים בו מקור להשראה, דמות מופת, אני מרשה לעצמי להוסיף: בממדים תנ"כיים ממש. בזמן שהדוברים המכובדים נשאו דברים על המנהיג והמשורר, הלוחם והחולם, אני דווקא חשבתי על האב

האב שלא זכה לנשום את ריח עורו של בנו, יאיר, על שם כינויו המחתרתי,

שלא זכה למגע יד אבהית ומלטפת, מגע שוודאי חסר לך, ידידי יאיר, יותר מכל סיפורי הגבורה והמילים הגבוהות ששמעת ושעוד תשמע על אביך, ויחסר לך עד 120. מכאן אני שולח לך, במיוחד לך, חיבוק חזק. לפני 80 שנים התנוססה תמונתו של יאיר בחוצות ארץ ישראל המנדטורית כשעליה הכיתוב wanted, מבוקש. היום תמונתו תתנוסס בכלי התקשורת וברשתות החברתיות בגאון, בהדר וביקר, ואנו מציינים כאן היום את זכרו בכנסת ישראל, בירושלים, בירת הנצח של העם היהודי ובירתה של מדינתנו העצמאית. זהו ההבדל התהומי בין ימי המחתרת עתירי הצללים לבין הריבונות שופעת האור שיאיר חלם עליה ונלחם למענה על כלות. להיסטוריה יש דרכים משלה להוקיר את גיבורי העם. לא תמיד הם זוכים להערכה ראויה בזמן אמת. אברהם יאיר שטרן השתייך לחבורה מופלאה של לוחמי חירות שצעדו כעמוד אש לפני המחנה.

הייתה מנת חלקו, זה נכון, אבל הוא תמיד ידע שיחד איתו במאבק חסר הפשרות לחידוש ימינו כקדם נמצאים לא רק חיילים אלמונים בלי מדים אלא גם שרשרת הדורות של העם היהודי. אישי התנ"ך, החשמונאים, מגיני מצדה, בר כוכבא, מקורות ההשראה של יאיר ושל חבריו. כשניצבו מעטים מול רבים בשנות המערכת על גורל הציונות, פיעמה בהם אמונה עזה בנצח ישראל. יאיר למד באוניברסיטה העברית. הוא התבלט כאדם מעמיק. הוא הושפע משאיפות התחייה והשחרור של אומות אירופה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, אבל הוא לא השקיף מהצד. צו החיים מבחינתו היה "פעל", בייחוד על רקע הפרעות האלימות של ערביי ארץ ישראל. אני רוצה לציין שלושה דברים שאפיינו את יאיר כאיש מחתרת, ושלושתם קשורים זה בזה: האחד, זקיפות קומה לאומית. יאיר התנער מתסביכים גלותיים. הוא הבין שרוח חדשה מנשבת באדמות ארץ ישראל. שבנו למולדתנו, חזרנו לארצנו, התחברנו מחדש אל השורשים שמהם יונק עמנו, עם הנצח. יאיר הבין שאת השאיפות והערכים של העם היהודי אפשר לממש רק כאן, בארץ ישראל, כבני חורין בארצנו ולא תחת שלטון זר. הדבר השני שאפיין את יאיר הוא מודעות לסכנה.

במבט לאחור, כולנו יודעים את גודל המחיר ששילמנו ברדיפות, בפוגרומים וכמובן בשואה הנוראית, אבל כשהנחשול האנטישמי עוד לא הגיע לשיאו, היו מי שהתייחסו לתורת הגזע של הצורר כאל פרופגנדה, תעמולת הסתה ותו לא. מיליוני יהודים לא הרגישו איך הכול רועד תחת רגליהם. ביום תשעה באב שנת תרצ"ח נשא ז'בוטינסקי בוורשה את הדברים המדהימים הבאים, מדהימים משום שמחנות ההשמדה על אדמת אירופה החלו לפעול רק בשנת 1941,

לאחר מכן, ואני מדבר על 1938,

"מזה שלוש שנים אני פונה אליכם, יהודי פולין, עטרת יהדות העולם, בקריאה. אני מזהיר אתכם בלא הפוגה שהקטסטרופה מתקרבת. שערותיי הלבינו וזקנתי בשנים אלו כי ליבי שותת דם על שאתם, אחים ואחיות יקרים, אינכם רואים את הר הגעש שיתחיל תכף לפלוט את אש ההשמדה. אני רואה מראה איום, הזמן קצר בו עוד אפשר להינצל. אני יודע: אינכם רואים כי אתם טרודים ובהולים בדאגות יום-יום. האזינו לדברי בשעה ה-12: למען השם, יציל נא כל אחד את נפשו, כל עוד יש זמן לכך, והזמן קצר".

שים לב איך מסיים ז'בוטינסקי את החזון שלו: "ועוד דבר ברצוני לומר לכם ביום תשעה באב זה: אלה שיצליחו למלט את נפשם מהקטסטרופה, יזכו לרגע החגיגי של שמחה יהודית גדולה, לידתה מחדש ותקומתה של מדינה יהודית. איני יודע אם אני אזכה לזאת, בני כן. אני מאמין בזאת כשם שאני בטוח שמחר בבוקר שוב תזרח השמש. אני מאמין באמונה שלמה" דברי זאב ז'בוטינסקי. כמוהו גם יאיר לא זכה לראות בעיניו את התגשמות החלום, ובנו כן. ספק אם יאיר שמע על דבריו אלה של ז'בוטינסקי, אך בחושיו החדים הוא פעל לאורם. הוא הרגיש שהשעה דוחקת, הוא ביקש לארגן עלייה המונית של רבבות מיהודי פולין לארץ ישראל, והוא גם בא בדברים עם נציגי הממשלה הפולנית על יציאת היהודים, אלא שהבריטים חסמו את גבולות הארץ לעלייה חופשית. אומנם היו מי שהצליחו לעלות בעידודו אחרי הכשרה צבאית בגולה, אבל חלק הארי של יהדות מזרח אירופה נותרו במרחקים ולא שרדו. גם היום אורבות לנו סכנות.

מאיימים עלינו בהשמדה. אסור לנו בשום אופן להתעלם מן האיום. צריך להתבונן במציאות בעיניים פקוחות ולחשב בהתאם את מהלכינו. הדבר השלישי שקשור ביאיר הוא ההכרח לשלוט בגורלנו. את מקומנו בעולם נבטיח בעזרת חרב המגן, כי לא נקבלו במתנה או בנדבה. יאיר היה נכון אלי קרב, לא מתוך תאוות דמים אלא מתוך ידיעה מוצקה שחולשה מזמינה התקפה, ורק עוצמה צבאית היא קיר הברזל בפני תוקפנות. שירו המרטיט "חיילים אלמונים", שהפך להמנון הלח"י, מסתיים במילים האלה, שגם הזכיר חברי, חבר הכנסת הנגבי: "אם אנחנו ניפול ברחובות, בבתים, / ויקברונו בלילה בלאט, / במקומנו יבואו אלפי אחרים / להגן ולשמר עדי עד."

שחובר ב-1932, היו הדים לא רק במעגלי האצ"ל והלח"י. יש עדויות שחלק ממורדי גטו ורשה שרו אותו לפני הקרב הגורלי, וכך גם לומדי העברית מעבר למסך הברזל בברית המועצות הקומוניסטית.

יאיר נאה דרש

הוא אפילו חזר ארצה מלימודי הדוקטורט שלו בפירנצה כדי להכשיר כוח משמעותי נגד הכנופיות הרצחניות ונגד השלטון הבריטי שחסם את שערי ציון.

יאיר לא שגה באשליות. הוא ידע שהוא נרדף עד צוואר ועלול בסבירות גבוהה לשלם מחיר אישי. את גורלו קיבל לא בשמחה אבל בהשלמה. באחד ממכתביו לרוני אשתו, מכתבים שמלמדים על נפש סוערת לצד כישרון כתיבה עצום, הוא מעיד על עצמו: "אני אינדיבידואליסט עקשן, שמרן וקשה עורף. נשארתי חולם ללא תקנה, שבעומק נפשו הוא סולד מזיופי החיים". גם במרתפים ובמקלטים שבהם הסתתר משוטרי הבולשת הבריטית, יאיר המשיך לחלום על מדינה חופשית, על עצמאות לאומית, על גאולת המולדת. יאיר נורה בדם קר, אבל החלום לא גווע איתו. אחרי המהלומה באה ההתאוששות. היו עוד הרוגי מלכות, היו עוד קורבנות מחתרת, אלא שאנשי המחתרות הלח"י, האצ"ל, ההגנה והפלמ"ח לא ויתרו. כל מחתרת תרמה בדרכה שלה להחלטה של ממשלת בריטניה על פינוי הארץ ולהגשמת חלומה וחזונו של ז'בוטינסקי. תעצומות נפשו של יאיר ושל כלל הנופלים במחתרות ובצה"ל עודן חיות, קיימות ובועטות. הן בנפשנו, הן בתוכנו. תמצית מורשתם היא גאווה לאומית, מאבק נחוש אל מול סכנה ומוכנות תמידית להגן על עצמנו מפני אויב עד לניצחון. יאיר כתב לאנשיו: "כולנו גויסנו לכל החיים, / משורה משחרר רק המוות". את מה שדרש מאחרים, דרש מעצמו, כך בחייו וכך במותו. יהי זכרו של יאיר הלוחם, החולם, המנהיג והאב ברוך לעד.

חבר הכנסת בגין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, אנחנו מדברים היום, כאן, באישיות נדירה, בלי ספק באדם ברוך כישרונות, אוהב עמו וארצו, ספרא וסייפא. שנות השלושים של המאה ה-20, הוא היה חבר בארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל, אבל הוא לא השלים עם מה שהוא ראה כאי-בהירות רעיונית, ועם קבוצת חברים הקים בהנהגתו את ארגון המחתרת שלימים נודע בשם ונקרא "לוחמי חירות ישראל". זו הייתה קבוצה קטנה באופן יחסי של נועזים, אמיצים, מסורים לרעיון, שהוכיחו יכולת פעולה גם במחתרת העמוקה, גם לבד, גם במסגרת תנועת המרי והלחימה המאוחדת וגם אחרי קום המדינה, במערכות, בקרבות, במלחמת העצמאות, התנדבו, נלחמו, הסתכנו, ובאופן יחסי רבים מהם גם נפלו במלחמה לחירות ישראל. יאיר היה חד מחשבה ודייקן במשמעותן של מילים, בדרך זו הוא כתב את 18 עיקרי התחייה. אביא לפניכם את העיקר החמישי:

חינוך העם לאהבת החירות וטיפוח נאמנות קנאית לקנייניו הנצחיים. השרשת הרעיון כי גורל העם נתון בידיו הוא, חידוש ההכרה 'הסייף והספר ניתנו מכורכין מן השמיים'". הרי הביטוי הזה מבטא באופן כל כך מדויק את אישיותו. בשנות השלושים הוא כבר החל להכין כלי מלחמה קטנים. זה מה שניתן היה לעשות באותם שנים כחלק מן ההכנות למלחמה על שחרור הארץ. אבל עם החשיבות שהוא ייחס כמובן לאקדח, ראה גם את חשיבותה של ההשכלה, כל זאת כשלמות. הוא היה בוגר וגם מוסמך של האוניברסיטה העברית הצעירה

האוניברסיטה נוסדה על הר הצופים ב-1925, ועליה הוא שורר בשירו "על הר גבוה": "על הר גבוה בין מדבר וים, / בין ישימון בראשית לדומיית הנצח, / בעיר האלוהים בנה לו עם עולם / מקדש אמת שלא יימוט לנצח. // וקודש קודשים של המקדש, / תורה שלהבת יה כנר תמיד / צלמוות הגלות תפיץ באור חדש, / תוביל אל ארץ העבר והעתיד. // ובשוב ה' את שיבת ציון / כעמוד אש תאיר המכללה, / ורבבות תשאבנה בששון / ממעיין המתגבר של התחייה. // ותבשר המכללה מעל ההר / דבר אלוהים חיים לעם הנביאים, / שבמדבר גולה תמיד כסנה בהר / ולא אוכל באש הייסורים. / והייתה המכללה משכן שכינה. / בית היוצר לרוח האומה, / בו יוצרו בימי הגאולה / פולחן הדרור ודת היצירה // ותתגשם בעזרת השם ובמהרה / הנבואה אשר שמע מפי שמיים / בן אמוץ כי מציון תצא תורה / ודבר אדוניי מירושלים."

תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת בגין. יסכם סגן שר הביטחון חבר הכנסת שוסטר, בבקשה. יושב-ראש הכנסת, חברות וחברי הכנסת, השר הנדל, משפחה יקרה, אברהם יאיר היה בעל אישיות בלתי רגילה, וויתר על חיים נוחים ועתיד אקדמי מזהיר למען עמנו וארצנו. דרכו של יאיר הייתה שנויה במחלוקת עמוקה בחייו, אולם ככל שנוקפות השנים נראה שמתעמעם המתח האידיאולוגי החריף, שעבור רבים היה עילה להוציא את יאיר וקומץ רעיו מהמחנה. דומה שזכרו של הרדיקל העברי, אשר ברגע הרה גורל לחיי יהודים בחן שיתופי פעולה טקטיים עם צוררי העם כדי להציל את עמו ולמען חירות ישראל, ואשר הוביל פעולות צבאיות שיש שיכנו אותן לא לגיטימיות, במטרה לאחד את העם ולחזק את רוחו במאבק לתקומה,

זכרו הולך ומתמרכז עד שעיקרו מצוי כעת בעוז רוחו ובמסירותו האין-סופית לעם ולעצמאותו במולדת.

איש צבא הצללים, שגמר אומר לעודד את רוח העם, שלתפיסתו נחלשה לנוכח הקשיים הפיזיים, כתב בשירו המצוטט ביותר: "בימים אדומים של פרעות ודמים, / בלילות השחורים של ייאוש, / בערים, בכפרים, את דגלנו נרים / ועליו: הגנה וכיבוש!" כמו בטרגדיה יוונית קלאסית, חייו של שטרן נגדעו בשיאו של מרדף אלים,

היה זה סיום כמעט ידוע מלכתחילה. חייו של האינטלקטואל המבריק, המאהב הקיצוני של עמו,

ושל מולדתנו, מי שבז לסכנות המוחשיות שכרוכות בעימות חזיתי עם האימפריה הבריטית, הסתיימו מכדורי אויביו המושבעים. בגיל 34 החזיר המהפכן היהודי את נשמתו לבורא, כשהוא נאמן עד תום לשורות שירו: "הריני נשבע שבועת אמונים / למולדת,

/ נשבע להקריב המצפון,

/ לציית, וללחום,

לא קלה היא משנתו של איש המחתרת העברית שאנחנו מעלים היום את זכרו. כך אמר: "דבר אחד ברור: דרך כשרה שסופה כישלון פסולה היא. דרך 'פסולה' שסופה ניצחון כשרה למהדרין". רוב בני דורו של שטרן סברו שגם בדרך להגשמת הגאולה הפוליטית ולהבטחת ריבונות העם על ארצו יש עקרונות מוסריים שאין לעבור עליהם. אברהם יאיר סבר אחרת, והיה מוכן לשלם על כך את מחיר הנידוי והרדיפה, לא רק מידי אויביו אלא גם מידי יריביו מקרב היישוב היהודי. כמי שאינו מקבל את משנתו הצבאית המהפכנית של אברהם שטרן, אני מכיר בתרומתו לחירות ישראל, גם אם היא באה במחיר של קורבנות בלתי מעורבים. כמי שמתנגד לפגיעה בסמכות ההנהגה הנבחרת אני מודע לזכות הביטוי של המיעוט שחש מאוים מרוב הציבור, שלתחושתו פוגע בציפור הנפש שלו. האם זכות המיעוט לביטוי כוללת גם את כוח הזרוע?

כיצד אני הייתי פועל לו נפגעה באופן חריף ליבת ערכיי?

אברהם שטרן הכשיר את עצמו כל חייו הקצרים לכבוש את ההר

יישארו עימנו אחריותו העצומה לגורל בני עמנו ותרומתו לאתוס ההקרבה העצמית ולמען עצמאות ישראל. יהי זכרו זה ברוך.

תודה רבה לסגן שר הביטחון. משפחת שטרן היקרה, תודה לכם על שהגעתם לכנסת ישראל לציון 80 שנה להירצחו של אברהם יאיר שטרן.

אם כך, חברי הכנסת, אנחנו נמשיך בסדר-היום. שאילתה רגילה לשר החוץ, ישיב סגן שר החוץ, מאת חבר הכנסת עופר כסיף: פיקוח על NSO. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, עוד שנייה, חבר הכנסת כסיף. סדרנים, תאתרו בבקשה את סגן שר החוץ, אולי בפרסה.

חבר הכנסת כסיף, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני סגן השר, שאילתה שהוגשה,

בתחילת אוגוסט והייתה אמורה להיענות, המועד האחרון למתן תשובה היה ב-15 באוקטובר. אני רוצה להזכיר את זה משום שזה קורה לעיתים יותר מדי קרובות, לא רק במשרד המדובר אלא בכלל, מה שפוגע בעבודת הכנסת, שלא לומר מבזה אותה. לשאילתה עצמה, קבלת מידע. כותרת השאילתה היא פיקוח על NSO. רצוני לשאול: 1. האם המשרד התנגד למתן רישיון לסחר בנשק

2. האם היו פניות ממדינות זרות למשרד בנוגע לפעילות NSO בעולם, ובתוך כך בקשות להגביר הפיקוח על החברה? 3. מהי עמדת המשרד אל מול תביעתה של חברת פייסבוק כנגד NSO?

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת כסיף, לפני שאתייחס לתוכן השאלה חשוב לי לציין: אכן חל עיכוב מאוד רציני במתן המענה, ואני מצר על כך. זה מכל מיני שיקולים טכניים, סיבות טכניות. יש כבוד רב למוסד הזה ולחשיבות של הכלים הפרלמנטריים. זה לא נעשה בזדון, מה שנקרא. בקשר לשאלה הראשונה, האם המשרד התנגד למתן רישיון לסחר בנשק לחברת NSO, מערך הפיקוח על היצוא בישראל, כולל משרד החוץ, בודק כל בקשת רישיון יצוא לגופה על פי חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני. ההחלטה אם לאשר או לסרב לבקשת רישיון מבוססת על מגוון שיקולים מדיניים, ביטחוניים ואסטרטגיים,

דבקות בהסדרים בין-לאומיים. כמדיניות, מדינת ישראל מאשרת יצוא של מוצרי סייבר מפוקחים רק לגורמי ממשל ואך ורק למטרות מניעה וחקירה של פשיעה חמורה וטרור. היצוא נעשה בכפוף להתחייבות המשתמש בשימוש סופי הניתנת מטעם המדינה הרוכשת. בתשובה על שאלתך השנייה, האם היו פניות ממדינות זרות למשרד בנוגע לפעילות NSO, ישראל בתהליך מתמשך של בחינת המידע אשר התפרסם בעניין NSO, לרבות בכל מה שנוגע לפניות זרות. צוות בדיקה בין-משרדי בכיר בוחן את הטענות שעלו. בתשובה על שאלתך השלישית, מהי עמדת המשרד אל מול תביעתה של חברת פייסבוק כנגד NSO, ישראל איננה צד לתביעת פייסבוק כנגד NSO. בבקשה, שאלת המשך. אני מאוד רוצה להודות לך, בעיקר מסימפטיה אישית, אבל לצערי ברמה המקצועית, לא הפרסונלית, התשובה, בלשון המעטה, לא משביעת רצון ומתחמקת, שלא לומר מתחכמת. כולנו יודעים על פניות שנעשו בהקשר של NSO, והחשד הממשי, למה חשד? היום המשטרה כבר הודתה שעשתה שימוש לא נאות ב-NSO. אני לא ארחיב על זה עכשיו, כי אין לי את הזמן וזה גם לא המקום בשאילתה, אני רק מזכיר את זה. אבל אנחנו יודעים שמדינות, לרבות ארצות הברית, כן פנו לישראל וכן, אפילו בלשון המעטה, הסתייגו מהפעילות של חברת NSO בהקשר של פגסוס. אני מעלה הצעת חוק בנושא הפיקוח על יצוא ביטחוני, בין השאר כמובן על NSO, ואני רוצה לשאול אם הממשלה, לאור מה שאנחנו יודעים, תתמוך בהצעת החוק הזאת. חבר הכנסת כסיף, קודם כול אני לא הכתובת לזה, אלא צריך לדבר עם ועדת שרים, אבל אני לא מכיר את לשון החוק, אני לא יכול להתייחס לחוק. היום כבר יש פיקוח על יצוא ביטחוני. אם אתה רואה לנכון, אני מניח, להגביר את הפיקוח, אז אני אשמח לראות את לשון החוק כמישהו שמתעניין, אבל הכתובת היא כאמור ועדת שרים. תודה רבה. תודה רבה לסגן השר. תודה רבה לחבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת לוין, בבקשה. ישיב השר במשרד האוצר, מס עמדות טעינה ביתיות לרכבים חשמליים.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, בחודשים האחרונים רשות המיסים החלה לגבות מס בגובה 20% על עמדות טעינה ביתיות לרכבים חשמליים. כך, במקום לעודד מעבר לרכבים חשמליים, נעשה ההפך. רצוני לשאול: מדוע לא תבוטל גביית המס? תודה רבה, אדוני חבר הכנסת יריב לוין. אדוני היושב-ראש, אני יכול רק לשאול אותך או את חבר הכנסת יריב לוין, זה על עצם הרכישה או משהו מתמשך? עצם הרכישה. הוא שואל על עצם הרכישה. עצם הרכישה. תודה על השאלה. חלקי חילוף ואביזרים לרכב חבים במס קנייה של 12%, ובשיעור תוספת מכסת האחוזים הוא 60%; זה אומר שמוסיפים עוד מס בשביל להגן על ייצור מקומי, למעט רשימה מצומצמת ביותר של פריטים בטיחותיים שלגביהם קיים פטור ממס קנייה. יוצא ביחד שמס קנייה הוא 19.2%, והוא מס אחיד על כל אביזרי הרכב חוץ מפריטים ייחודיים, בטיחותיים.

צמיגים וברקסים פטורים. צמיגים פטורים, גם פנסים פטורים.

גם פנסים פטורים. אז אלה פטורים. החיוב במס קנייה של כל חלקי החילוף והאביזרים לרכב נעשה בין היתר כדי ליצור אחידות בשיעור המס וכדי למנוע סבסוד צולב בין חלקי חילוף ואביזרים לרכב. הפטור ממס קנייה לחלקי חילוף ואביזרים לרכב החבים במס יוצא מן הכלל. נבחרו בשיתוף משרד התחבורה מספר חליפים מצומצם שאינם כלולים אלא ניתנים להגדרה פשוטה וקלה להבחנה, יש להם הצדקה בטיחותית ניכרת, והם בלבד יהיו פטורים ממס קנייה.

עמדות הטעינה המוזכרות בשאילתה של חבר הכנסת יריב לוין נחשבות לאביזרים לרכב, ולכן חייבות במס קנייה. כמו שאמרנו, צמיגים, פנסים, כלים בטיחותיים, אביזרים בטיחותיים לרכב, הם לא מחויבים במס, הם פטורים ממס. תודה, אדוני השר. אבל את זה שהם מחויבים במס אני יודע, את זה לא שאלתי. השאלה הייתה פשוטה: מה המדיניות של המשרד. הרי העולם כולו עובר עכשיו מהפכה אדירה בתחום הרכב, עם מעבר לרכבים חשמליים, כלומר לרכבים שאינם מזהמים, לא מבחינת פליטת עשן, לא מבחינת רעש. שורה ארוכה של מדינות בעולם מעודדות את המעבר הזה באמצעים משמעותיים ביותר שעיקרם נוגעים לתחום המיסוי, מהפחתת מיסים על כלי רכב כאלה, דרך אפילו מענקים שניתנים למי שרוכש אותם, ועידוד של הקמה של עמדות טעינה, גם ביתיות וגם ציבוריות. במדינת ישראל לא רק שהדברים האלה לא נעשים, אלא מהתשובה שלך עולה שמבחינתכם זה לא משנה. מסתכלים על זה כמו על איזה אביזר לרכב ולא רואים לנכון לעודד את הרכישה של העמדות האלה, כלומר קנייה של רכבים חשמליים והתקנה של העמדות. ולא רק זה, אדוני השר, אלא שאני למד שאתם גם מתכננים להטיל מס על נסיעה ברכבים חשמליים כדי לצמצם עוד יותר את הכדאיות של המעבר לרכבים האלה, ובדרך הזאת בעצם לעודד את הציבור, הפוך ממה שקורה בכל העולם, דווקא להישאר עם רכבי הבנזין. אז אני מבקש לדעת מה מדיניות משרד האוצר בסוגיה הזאת. המדיניות של משרד האוצר בנושא הזה ברורה.

אין שום ויכוח בנושא. אנחנו גם צריכים להגן על הייצור המקומי של אביזרי רכב, לכן מס הקנייה הוא מס קנייה אחיד. זה לשתי מטרות: המטרה הראשונה, שאמרתי אותה, להגן על הייצור המקומי,

שתהיה אחדות של המס על כל אביזרי הרכב. אתם תטילו מס נסועה? לא הכנתי את עצמי לשאלה הזאת. אני אבדוק את זה ואני אתן לך תשובה. אם יותר לי, אני רוצה שאלת המשך לשאילתה של חבר הכנסת לוין. אני אומר לך מניסיוני האישי, אדוני השר במשרד האוצר, שאם יוטל מס על עמדות טעינה ביתיות, יגיעו לארץ עמדות טעינה שלא בדרך המלך, ללא מעבר של רשות התקנים, ולכן תהיה סכנה ממשית לשרפות בזמן טעינת הרכב. ראוי שתמנעו את זה על ידי כך שתוותרו על הכמה שקלים האלה ותאפשרו לאותם בעלי רכבים חשמליים לקנות עמדת טעינה של יצרן הרכב. אני כבר רואה בעיני רוחי איך מביאים עמדות טעינה בצורה פרטיזנית כדי לחסוך כמה וכמה שקלים, והנזק יגדל, בנושא הזה. עמדת הנסועה, אנחנו ניקח את העמדה שלך, אדוני היושב-ראש, בכובד ראש. אני רק מצטרף לחבר הכנסת לוין. עמדתך חשובה לנו. אנחנו ניקח אותה.

אנחנו רואים את השרפות בכל מיני טעינות של קורקינטים. זה עולה בחיי אדם לפעמים. אם יתאפשר לי: אל תטילו מס על נסועה. אדם קונה את הרכב, רוצים לעשות עבודת מטה כמה מיסים צריכים להטיל על קניית הרכב,

על נסועה, להטיל על אזרחי מדינת ישראל להתחיל לדווח על מספר קילומטרים לרשות המיסים זה תוהו ובוהו אמיתי. אני פשוט רואה בעיני רוחי. הייתי חבר ועדת הכספים שנים, והתנגדתי לזה. זאת דעתי האישית. מעמדתי הנוכחית איני יכול יותר מאשר להביע עמדה. גם בזה אני מצטרף לדעתו של, אנחנו עדיין לא קיימנו שום דיון בנושא

אז אני אבדוק את הנושא ואתן לך תשובה ברורה, אדוני היושב-ראש, וגם לך, חברי חבר הכנסת יריב לוין. תודה רבה. אנחנו מאוד מודים לך. חברת הכנסת זועבי, איננה. היא נמצאת. אני מתנצל. את לא במקומך הטבעי. אני קטנה, אבל,

את לא במקומך הטבעי, לכן פספסתי. אני מתנצל. בבקשה תפסי מקום. חידוש היתר למפעל הפיס, בבקשה, חברת הכנסת זועבי. תודה רבה.

מפעל הפיס פועל מכוח היתר. בדיקה מראה כי אינו עומד בתנאי ההיתר, ובכלל זה בצמצום מוקדי מכירה ב-25%, פרסום תוכנית עסקית ועוד. רצוני לשאול: כיצד המשרד נערך לחידוש היתר, ומהם מנגנוני הפיקוח והסנקציות שהוא מטיל על אי-עמידה בתנאים?

תודה רבה על השאלה, חברת הכנסת זועבי. תוקפו של ההיתר הנוכחי של מפעל הפיס היה עתיד להסתיים ביום 31 בדצמבר 2021, אך הוארך בשלושה חודשים, וזאת במטרה לקיים עבודת מטה מוסדרת טרם חידושו. בימים אלה החל משרד האוצר על אגפיו השונים את עבודת המטה לקראת חידוש ההיתר. מנגנוני הפיקוח והסנקציות האפקטיביות העומדות לרשות משרד האוצר הן לבטל או לצמצם הגרלות וכן להקטין את תקציב הפרסום של מפעל הפיס.

למה ההיתר בכלל מאפשר לפיס לפתוח נקודות מכירה חדשות כשהם אמורים על פי תנאי ההיתר הקודם לצמצם את מספר נקודות המכירה ב-25%? אנחנו ראינו שמאחר שהם לא סגרו נקודות כמעט בכלל, ובה בעת פתחו נקודות חדשות, בעצם חל גידול במספר נקודות המכירה מאז קבלת ההיתר. אני שואלת למה המצב הקיים, ומבקשת, אם אפשר, שההיתר החדש יחיל איסור של פתיחת נקודות חדשות עד שמפעל הפיס יגיע ליעד שהתחייב לו. כמו שאמרתי, חברת הכנסת זועבי, ההיתר היה אמור להסתיים ב-31 בדצמבר 2021 והוארך בשלושה חודשים. האגפים השונים במשרד האוצר עובדים על ההיתר החדש, ייגעו בכל הדברים, וברגע שההיתר יהיה מוכן הוא יפורסם ואנחנו נראה את הדברים החדשים. ברגעים אלה הצוותים עובדים על ההיתר החדש. תודה רבה. אנחנו ממשיכים לשאילתה הבאה, של חבר הכנסת אלון טל, דירקטוריון קצא"א ב',

תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, בדיון בוועדת הפנים אמר נציג רשם החברות שהסכם קצא"א Med-Red התקבל בתהליך סדור שתאם את מדיניות הממשלה, בעוד נציג משרד האנרגיה טען כי ההסכם אינו נחוץ למשק האנרגיה הישראלי. רצוני לשאול: 1. כמה אנשים חברים בדירקטוריון, את מי הם מייצגים ומה הכשרתם? 2. כמה מהם עובדי מדינה? 3. אם יש משקיפים, מה הכשרתם? תודה רבה על השאלה. אני אבהיר את הדברים. הדירקטוריון בחברת קו צינור אירופה אסיה ממונה על ידי שר האוצר. בדירקטוריון החברה מכהנים כיום הדירקטורים האלה: מר ארז כלפון, יושב-ראש, בוגר תואר ראשון במדעי החברה ובתקשורת באוניברסיטת בר-אילן, מוסמך תואר שני במינהל מדיניות ציבור במרכז הבינתחומי הרצליה, קורס דירקטורים וקורסים נוספים, מר אילן כהן איש ציבור, תואר ראשון במינהל עסקים וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב בהצטיינות, תואר שני במנהל עסקים בהצטיינות, מר יעקב גנות, איש ציבור, תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל מאוניברסיטת חיפה, גב' רימא כמאל, נציגת ציבור, תואר ראשון במשפטים במכללה האקדמית נתניה, תואר שני במשפטים באוניברסיטת תל אביב,

עובד מדינה, משרד האוצר, תואר ראשון בכלכלה ובפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני משפטים באוניברסיטת בר-אילן, מר חנן טל נציג עובדים, מר הרצל עמיקם, נציג עובדים. בהתאם לסעיף 27ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 1975, נציג רשות החברות הממשלתיות בדירקטוריון מוזמן לכל ישיבת דירקטוריון ומעמדו בהן הוא כשל חבר דירקטוריון, אלא שהוא לא נחשב במניין החוקי ואין לו זכות הצבעה. נציג רשות החברות הממשלתיות כיום הוא מר דרעה. בהכשרתו הוא רואה חשבון וכלכלן.

בשירות דירקטוריון החברות הממשלתיות ובוועדות משתתפים חברי הדירקטוריון. כמו כן מותרת,

השתתפותו של נציג רשות החברות הממשלתיות וגורמים נוספים אשר מוזמנים לצורך הצגת עמדתם המקצועית. תודה, אדוני. שאלת המשך: אתה ודאי שמת לב שחברת קצא"א אחראית לשורה ארוכה של אסונות אקולוגיים, ולמעשה מהווה עבריין סביבתי סדרתי. אני שואל אותך: האם הדירקטוריון שאחראי למעשים אלה, שכנראה לא ראה לנכון לשנות את מדיניות החברה, שפוגעת כל כך בסביבה, האם הייתה איזושהי חשיבה על סנקציה או השלכות בקשר להמשך? האם חשבתם,

להחליף ולתת ייצוג לנציג או למישהו עם הכשרה באיכות הסביבה שייתן לזה ביטוי?

האם חשבתם אחרי ביצועים כל כך כושלים בהקשר הזה,

להחליף את הדירקטוריון של החברה באנשים שיכולים לקחת את העתיד האקולוגי של ישראל ואיכות הסביבה של כולנו קצת יותר ברצינות? קודם כול, חלק מהדירקטורים

אז אישה אחת מתוך שבעה, היחס הזה נשאר? מה שיש זה לא משהו שהיה מימים ימימה.

חלק מהדירקטורים שנמצאים עכשיו בקצא"א הם חדשים. שנית, אני חושב שהחברה הממשלתית בודקת את כל העניינים. המשרד להגנת הסביבה גם נמצא שם בנושא הזה. לכן כמשרד האוצר אנחנו מינינו את הדירקטוריון שנמצא שם. שר האוצר ממונה לבחור את הדירקטוריון המתאים ביותר. שמעת, גם נציגי ציבור נמצאים שם, גם נציגי עובדים, גם נציגי רשות החברות הממשלתיות נמצאים שם. תיארתי לך את היכולות ואת התארים של כל אלה שיושבים שם. אני חושב שאת חלקם אתה מכיר אישית. הם אנשים מוכשרים ביותר.

אין להם שום רקע בתחומים החיוניים, זו בדיוק הנקודה. אני חושב שמינינו את הדירקטוריון לפי החוק. כן, אבל זה לא אומר שהם מסוגלים לעמוד, אנחנו נבדוק את הנקודה שהעלית. אני אדבר עם שר האוצר ואגע בנקודה שהעלית בנוגע לאנשים שנוגעים לנושא של הגנת הסביבה. אנחנו נדבר על זה, ואני אעביר לו את המסר שלך. תודה רבה, אדוני השר. תודה רבה. חבר הכנסת קרעי נמצא בריאיון. אנחנו נבצע החלפה עם חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה, גם שאלה

אדוני השר, באותו עניין, באותה חברה, קצא"א, בדיון בבג"ץ ב-23 בדצמבר הוחלט על אימוץ עמדת המשרד להגנת הסביבה ל"אפס תוספת סיכון למפרץ אילת". ברצוני לשאול: האם עודכנה חברת Med-Red מאיחוד האמירויות והאם עודכנו כל השותפים האחרים להסכם על מדיניות זו? אני מקווה שהתשובה היא חיובית, אבל אם התשובה היא שלילית אז תהיה לי שאלת המשך: מתי בכוונת הממשלה לפעול ליישום מדיניות זו?

לפתיח שצוין בשאילתה, יובהר כי לא ידוע למשרד האוצר על מדיניות של הממשלה של אפס תוספת סיכון במפרץ אילת. מדובר במדיניות של המשרד להגנת הסביבה. לאור כך שהשאילתה מתייחסת למדיניות שהיא של המשרד להגנת הסביבה, ובלי לגרוע מעמדת משרד האוצר ביחס להשפעות וההשלכות של מדיניות זו, על השאילתה להיות מופנית לשרה להגנת הסביבה.

בבקשה.

האם למשרד האוצר יש מדיניות כלשהי בנוגע לסיכון מפרץ אילת? האם משרד האוצר בעד סיכון מפרץ אילת? עמדת הממשלה בנושא ברורה.

יש עמדה של המשרד לאיכות הסביבה שהיא אפס סיכון למפרץ אילת. זאת עמדה של המשרד לאיכות הסביבה, הגנת הסביבה, זאת לא עמדה של הממשלה.

העמדה של הממשלה מתייחסת למצב קיים, כמו שאמרתי: יובהר כי לא ידוע למשרד האוצר על מדיניות של הממשלה של אפס תוספת סיכון במפרץ אילת. זה נאמר גם בבג"ץ שהיה בנושא הזה, והעמדה של המשרד להגנת הסביבה, שהוא אמון על הנושא של הגנת הסביבה, היא אפס סיכון למפרץ אילת. לכן אני חושב שהשאילתה הזאת צריכה להיות מופנית למשרד להגנת הסביבה. תודה רבה. חברת הכנסת ענבר בזק, שאילתה מס' 394: עיוות מס עקב אי-מיסוי תערובת.

תודה רבה. תערובת "הרבל" היא חלופה לטבק בעישון נרגילה, אך מסכנת אף היא את בריאות המעשן. עקב אי-מיסוי של המוצר, אין תיעוד ותמונת מצב על היקף צריכתה בארץ, אם כי מסתמנת עלייה בייבוא ומגמה לעלייה בשימוש בשל היעדר מס. רצוני לשאול: האם אתם שוקלים מיסוי למוצר "הרבל"? בכוונת רשות המיסים לגבש במהלך שנת 2022 תוכנית להטלת מס קנייה על תערובת "הרבל" בשיתוף משרד הבריאות. כידוע, כל הטלת מס מותנית באישור ובחתימה של שר האוצר על תיקון לצו תעריפי המכס, כמו שאת יודעת,

אלקטרוניות בוועדת הכספים ואושר. הנושא הזה יבוא בשנת 2022. זה על סדר-יומו של משרד האוצר. השאילתה הבאה או שאלה נוספת? בבקשה, שאילתה מס' 495: סיוע בפיקוח על חברות טבק. השאילתה הזאת עוסקת בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, המחייב חברות העוסקות בסחר מוצרים לדווח על היקף הפרסום שלהן. בהיעדר נתונים על החברות, קיים קושי באכיפת החוק. רצוני לשאול: מדוע לא מועבר המידע על החברות ממשרד האוצר למשרד הבריאות לצורך דרישת הדיווחים על פי החוק? תודה על השאילתה. העברת מידע בין גופים ציבוריים מוסדרת בחקיקה, לרבות הגדרת סמכותה של הוועדה למסירת מידע בין שני הגופים. לוועדה למסירת מידע של רשות המיסים לא הוגשה כל בקשה בנדון ממשרד הבריאות, ומשכך, לא ברורה השאילתה. ככל שתוגש בקשה כאמור, היא תיבחן בוועדה בהתאם לעקרונות ולכללים המקובלים. לא קיבלנו שום בקשה במשרד האוצר בנושא. חברת הכנסת בזק,

אין לי מה לשאול. תודה רבה. אנחנו דילגנו על שלוש שאילתות במגמה להמתין, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שניה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 28), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 69), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת הכספים. עוד הונחה, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת, הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון מס' 2) (הגדלת המענק השנתי), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת. עוד הונחו על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יעל רון בן משה, סמי אבו שחאדה, לימור מגן תלם, ינון אזולאי, אופיר כץ וג'ידא רינאוי זועבי

מסקנות ועדת החוץ והביטחון בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת שרן השכל ויבגני סובה

אני יכול להשאיר לו את התשובה שלי. תודה רבה, זה מה שרציתי. תשאיר לו בבקשה את התשובה לחבר הכנסת קרעי, למרות שהמתנו לו, כדי שהיא לא תחזור, את התשובה שלך בכתב. אני מאוד מאוד אודה לך. אשאיר לו גם את התשובה של בנק ישראל וגם את התשובה של משרד האוצר. אני מאוד מודה לך.

תודה רבה לך, השר במשרד האוצר. ובכן, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, א' באדר א' התשפ"ב, 2 בפברואר 2022, בשעה